שלום לכולם.

שלום גם לכן, יעל ובת חן, שכיבדתן אותנו בנוכחותכן, מנהלות תכנית "מפרש" ועובדות בקרן לאוטמן. מיד תציגו בצורה יותר מעמיקה גם את עצמכן וגם את הסיבה שבגינה התכנסנו. אני אגיד שהסיבה לדיון הזה הדיון הזה נולד בפגישות שאנחנו עשינו יחד אתכן ועם עוד הרבה מאוד גופים, והבנו את מה שהרבה אנשים מבינים, אולי לא מספיק שמים על זה את הזרקור הנכון, שהמשרד, בתוך הטירוף של הקורונה עכשיו אני אומר את זה גם בהבנה, לא רק בהתרסה. בסך הכל הסיטואציה מאוד מאוד מאתגרת עכשיו. משרד החינוך לא מצליח להתמקד, על אף ענפיו הענפים, ביכולת להתעסק בפדגוגיה ובחינוך מספיק לעומק, ולהשתמש בקורונה כהזדמנות לייצר מהלכים משמעותיים לטובת שינויים שאנחנו מדברים עליהם במשך המון המון שנים שהחינוך שלנו צריך. אני חושב שאנחנו רוצים היום לשים זרקור מאוד מאוד משמעותי, ספציפי עם תכנית דגל אחת אבל גם בעיקרון כוועדת חינוך ולהראות שבעינינו, למרות אתגרי הקורונה, אי אפשר להתעסק אך ורק בפרוצדורה, חייבים להתעסק גם במהות ובחינוך. מחר בבוקר יש לנו ישיבה מאוד מעמיקה על כל היבטי מערכת החינוך והצגת המתווה אבל כרגע, אנחנו מתעסקים בעיקר בפדגוגיה ובהזדמנויות שאנחנו מזהים כהזדמנויות מאוד גדולות לעשות שינויים גדולים שמדברים עליהם הרהב שנים. אפילו הקפסולות הן מין מילה כזאת שהפכה להיות שזורה אצל כולנו, היא בעצם כיתות קטנות, שהן החלום של כולנו. במשך המון שנים מדברים על "מאבק הסרדינים" בזמנו ועל הצורך האדיר לשנות את יחס מורה-תלמיד ועוד הרבה דברים ופתאום, נכנסו לחיינו הקפסולות וזה הפך להיות משהו טריוויאלי כזה, שאנחנו מדברים עליו כלאחר יד. אנחנו מאמינים שצריך להעמיק הרבה יותר את השיח כדי למצוא את ההזדמנויות. אז אם חברי הכנסת רוצים להגיד משהו בתחילה,

נעבור לכמה מצגות שאנחנו רוצים להציג בנושא הזה.

ממש בקצרה, אנחנו מדברים על זה הרבה, דיברנו על זה גם לפני שהדיון התחיל בינינו אני חושב שהנושא של הדיון הוא נהדר וחשוב, לזהות הזדמנויות שהמשבר הזה מציב בפנינו ולקחת אותן קדימה אבל אני חש שאנחנו כל הזמן בקרבות בלימה כנגד הכרסום בליבה הכי בסיסית של החינוך. כל יום מצטרפת עוד תכנית ועוד תכנית שאנשיה נשלחים הביתה, אנשי החינוך המופלאים שעושים עבודת קודש ושליחות גדולה, ונשלחים הביתה. היום נודע לנו שתכנית "היל"ה" סוגרת את שעריה. אנחנו מדברים על תכנית "קרב", שהמכתבים כבר נשלחו ותכנית "שלבים", שחלקים ממנה נקרעו, ועוד ועוד, תנועות הנוער. זאת רשימה שהולכת ונגמרת. ברמה הפרוצדורלית, אתה אדוני היושב-ראש וגם מנהלת הוועדה יהודית, יודעים לספר למה פרוצדורלית הדבר הזה קורה, בגלל קרבות פוליטיים על תקציב ברמה של החינוך, בהרבה מאוד מקומות, בוודאי בפריפריה, זה ליבת החינוך.

למול הדיון הזה, שהוא מאוד חשוב לגבי איך אנחנו ממשיכים ופורצים דרך תוך שימוש בהזדמנויות, אני חש שאנחנו בקרבות בלימה כנגד כרסום בליבת החינוך בהרבה מאוד מקומות ולכן, הדיון הזה הוא חשוב אבל חשוב גם לוודא שהמריבות הפוליטיות נגמרות ושלא נפגעים תלמידי ישראל.

חברת הכנסת אורלי פרומן, שהיא אשת חינוך בכל רמ"ח אבריה ויש לה גם ניסיון ניהולי בנושא הזה אומרת כל הזמן, וזאת אמירה שבעיניי היא חשובה, שמעולם, בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא נפגע החינוך באופן שבו הוא נפגע היום כתוצאה מקרבות פוליטיים.

צריך לעשות כל מה שאפשר, ואני יודע שאתה עושה את זה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת שפע, חשוב להפעיל כל מאמץ וכל כוח שיש לנו על-מנת לוודא שתלמידי ישראל לא נפגעים מתוך הקונסטלציה הפוליטית הנוראית שאנחנו מצויים בה. אנחנו לגמרי אתך במאבק הזה. כל היום אנחנו נאלצים להתעסק בלבלום ולנסות להציל תכניות שנסגרות, בלי סוף.

פעם ביום-יומיים, ברור ודאי שזה קשור לאתגר התקציבי, וברגע שהתקציב והתכניות האלה לא בבסיס,

אני רוצה להגיד מילה על זה: הקורונה מייצרת מצב שהקרב על התקציב הפוליטי מייצר מצב שהתכניות נסגרות אבל צריך להגיד את האמת: הן נסגרות כי במשך הרבה שנים משרד החינוך לא השכיל לשים אותן בבסיס התקציב שלו, וברגע שהכסף תוספתי אז כשאין בסיס, סליחה, אנחנו משלמים את המחיר הכבד. אגב, זה נכון גם על תנועות וארגוני הנוער. אני מזכיר לכם אותה בעיה. הם כרגע עברו למשרד אחר בגלל הפיצול במשרד, ובגלל שהם עברו למשרד, כל התוספת שלהם נעלמה וזאת הבעיה.

אנחנו נדאג גם לזה וגם בקרב או במאבק על התקציב של תנועות וארגוני הנוער אנחנו לא נוותר והכסף יגיע אליהם בהמשך הדרך. אני רוצה להזכיר לכולכם שבחרנו פה לראשונה להפוך את ועדת החינוך לוועדה שמייצרת שיתוף ציבור ופונה לציבור להביע בפנינו את עמדותיו ודעותיו בהרבה מאוד נושאים, וגם בנושא הזה פנינו. אז אני רוצה בבקשה שרן מ"תובנות", הפלטפורמה שאנחנו משתפים אתה פעולה כדי לתת לציבור להציג את עמדותיו, יציג מצגת קצרה.

אנחנו נעבור לשמוע את היוזמה של "מפרש" של קרן לאוטמן. רן, בבקשה.

צהרים טובים. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה ולוועדה. אני רוצה להציג בקצרה את הנקודות המרכזיות שעלו מהשאלה ששאלנו, אז אם אפשר להציג את המצגת. עד שהיא תוצג, אז למעלה מ-2,000 איש נכנסו לזירת ההתייעצות, למעלה מ-500 תשובות שהתמקדו בשאלה שמדברת על ההזדמנויות החינוכיות והפדגוגיות. השאלה עכשיו מולכם. אפשר לדלג לשקף הבא. אתם רואים את כמות המבקרים, ככה נראה אתר ההתייעצות לכל מי שנכנס עם למעלה מ-500 תשובות. בואו נעבור בקצרה על התובנות המרכזיות: אז כמעט 50% מהמשתתפים הדגישו את הנושא של ההזדמנות לצמצם את מספר התלמידים והתלמידות בכיתה או להקטין את הקבוצות. בהתייחס למתווה, המיקוד הוא כמובן על הגנים ועל כיתות א' ועל החשיבות של יצירת קבוצות למידה קטנות גם בגילאים הצעירים. אני חושב ששתי התובנות הנוספות גם מתקשרות לאותה סוגיה. יש פתרונות יצירתיים ליצירת הקבוצות האלה, אחד מהם הוא יציאה למרחב הפתוח, מחוץ לבית הספר בדמות תכניות של"ח או פעילויות ספורט, שגם ככה בנויות על שני מדריכים, ואז גם מאפשרים לגוון את הלמידה ואת ההתנסויות החינוכיות וגם נותנות פתרון לסוגיית הקבוצות וגם לסוגיית כוח האדם. בסוף זה מדריכים שנוספים על כוח האדם הקיים. בטח ובטח היכולת לשלב בין חינוך ותרבות, וכל היכולת להכניס פעילויות תרבות שהן מבוססות על קבוצות קטנות ולאו דווקא על בתוך אולמות גדולים, ולתת לזה גם מענה לעולם התרבות בתקופה הזאת, ולתת הזדמנו למערכת החינוך להכניס תכנים חדשים. אז אלה שלושת התובנות המרכזיות. עוד ארבע תובנות קצרות בשקף הבא: אז כמובן עלה נושא התשתיות וזמן ההיערכות שהיה קיים והתשתיות שעדין חסרות. עלתה הסוגיה של היכולת או השינוי שהמורה צריך לבצע מבחינה פדגוגית ולהפוך ולהיות מלווה ומנחה ולאפשר למידה עצמאית. עלתה שוב הסוגיה של האוטונומיה והחופש המקצועי, גם למנהלים וגם למורים, בהכנת והעברת התכנים החינוכיים. נושא נוסף שעלה ויכול להיות מאוד מעניין זה הנושא של מיקוד ההיערכות בתהליכי הקליטה, גם לתלמידי כיתה א' ובטח ובטח לכל התלמידים בשילוב המיוחד. זהו בקצרה. מתחת לכל תובנה כזאת, בשקף הבא, אפשר לראות את המשפטים שמחוברים. התהליך עדין פתוח בשבוע הקרוב, אז אני מזמין את הוועדה להמשיך ולשתף ולהביא קהלים חדשים לתוך החשיבה המשותפת כדי שנוכל להביא את הקולות מהשטח. תודה רבה. אני רק מבהיר ומתזכר, למי שלא יודע, שאנחנו מעלים בפלטפורמות שלנו אפשרות לאנשים להשתתף בדיוני הוועדה ולהביע את דעתם. מעל 2,000 שנכנסו למערכת ו-500 שהגיבו, פשוט מיצרים את העמדות שלהם על מה ההזדמנויות הנכונות בעקבות הקורונה שאפשר ליצור שינוי במערכת החינוך, והמערכת אוספת את זה לתובנות מרכזיות, שאותן ראינו עכשיו. רק רציתי לוודא שכולם מבינים את התהליך. רן, תודה רבה. כרגיל, אנחנו ממשיכים לעקוב.

המערכת חוזרת לאנשים לפי התובנות שלהם, במידה והם עלו פה לדיון.

זה לא רק שהם כותבים את מה שהם רוצים אלא אנחנו מחזירים להם פידבק שהנושא שלהם עלה או טופל או קודם, תלוי מה קורה עם כל נושא. אני רוצה בבקשה לעבור אליך, יעל נאמן. מבחינתנו, המהלך המרכזי של הישיבה הזאת. בבקשה, יעל. צהרים טובים. אני מנכ"לית של קרן פילנטרופית שנקראת "קרן לאוטמן". אנחנו תומכים בימים רגילים, תמיד, בחינוך ובקידום ה - - - והשותפות בין אזרחי ישראל. בתוך הפעילות שלנו, אנחנו עוסקים בחינוך במובן הרחב והמערכתי. יש לנו שותפויות עם משרדי ממשלה, כולל עם משרד החינוך ועם הרבה מאוד ארגוני שטח ואנשי חינוך. ובתוך כך, היינו שותפים בהקמה של מיזם שנקרא "מפרש", שהוא זה שהוביל את תהליך ה"קורונה סטודיו", שעליו אנחנו רוצים לדבר היום ואותו אנחנו נציג כמהלך שנעשה בתוך ימי הקורונה, ממש בסגר הראשון שהיה, והוביל לתובנות והמלצות ומסקנות וממש צעדים יישומיים, שאותם נרצה לחלוק אתכם היום. כמה מילים על "מפרש", לפני שאנחנו צוללים לתוך המודל של ה"קורונה סטודיו" ומה עשינו שם: אנחנו גוף שקיים כבר שמונה שנים, שהבסיס של הפעילות שלו נשען על ההנחה שאת החינוך הפוטנציאל והסיכוי לעשות חינוך טוב יותר נמצא בהעצמה של מנהלי בתי הספר ושל הצוותים שלהם כי שם נעשה החינוך, בבתי הספר. ולכן, בהם אנחנו משקיעים. אנחנו משקיעים במנהלי בתי הספר שבאים עם הצוותים שלהם לתכנית של שנתיים אצלנו, ויש לנו גם תכניות יותר רכות או פחות אינטנסיביות, ואנחנו מסייעים להם לשנות את התרבות בבית הספר שלהם לתרבות של יזמות וחדשנות, להוביל מיזמים ומהלכים שהם ממש משני בתי ספר, כל אחד או כל אחת, הרוב זה מנהלות במערכת,

על-פי הקהילה שלה, בית הספר שלה, הצרכים שלה. אצלנו באים כולם, יש לנו מכל המגזרים, מכל שלבי הגיל, מכל סוגי החינוך. כולם מגיעים אלינו ל"מפרש", וכאשר פרצה הקורונה ובתי הספר נסגרו מתי שהוא לפני המון שנים באמצע מרץ, אז אמרנו: מה עושים עכשיו? איך ננצל את ההזדמנות הזאת שנוצרה, להסתכל על המצב וגם להציע פתרונות למצב של הקורונה אבל גם אולי להתייחס לזה ממש כמו שרן אמר קודם, כהזדמנות לעשות איזה שהוא שינוי שמערכת החינוך מייחלת לו. אפשר שאלה? כמה באמת ממערכת החינוך הערבית נמצאים אצלכם,

למעלה מחלקם באוכלוסייה. יש לנו לפחות 30% בתי ספר ערבים שמגיעים ל"מפרש". יש הבדל בפיזור הגיאוגרפי?

יש לנו מנגב ויש לנו מהגליל, יש לנו מהמשולש. יש לנו ממש מכל הארץ.

אם תרצה, נוכל אחר-כך לחלוק אתך דוגמאות יפהפיות למהלכים מקסימים שנעשו בבתי ספר ערבים, ביחד ולחוד. גם מהלכים מערכתיים נעשו. אז אם תוכל להעביר לשקף של חודש פתיחת שנת הלימודים אנחנו חודש לפתיחת שנת הלימודים, ואנחנו כולנו אני חושבת שהסיפור של החינוך נוגע לכלל אזרחי ישראל שנמצאים בסוג של בלבול מערכות. כמובן שיש הרבה חוסר ודאות, לא יודעים מה יהיה אבל גם בתוך המתווים והניסיונות לנבא התרחשויות בספטמבר ולפתוח את מערכת החינוך כבר היום ברור כמה אתגרים מאוד מהותיים שקשורים בפערים בחינוך, שגם ככה קיימים ומעמיקים בתקופת הקורונה גם סביב הנושא של התשתיות אבל גם סביב נושאים פדגוגיים שקשורים בעובדה שמרבית המורים לא הוכשרו ולא הוכנו לתת חינוך באמצעים מקוונים בלבד, גם המודל ההיברידי דורש היערכות מאוד מיוחדת. הדברים קשורים באתגרים של חינוך פרסה איך הם נותנים מענים רגשיים, איך משנים את הרגלי הלמידה, איך מטפחים מיומנויות של המאה ה-21, והכל בתקופה שבה הילדים מגיעים באופן חלקי מאוד לבית הספר. אז סביב זה, אנחנו רוצים להציג מהלך מאוד ייחודי, שיזמנו אותו כתכנית "מפרש" אבל השתתפו בו הרבה מאוד אנשי חינוך, גם מהשטח וגם מארגונים. במהלך של ה"קורונה סטודיו", היו לנו 30 ארגונים שותפים, ארגונים שעוסקים בחינוך ביום-יום, ואפרופו מה שאמר חבר הכנסת להב, זה נכון שהיום ארגונים שמתעסקים בחינוך ועובדים עם משרד החינוך יד ביד בימים שבשגרה, מאחר ואין תקציב, הם עומדים היום ולא יודעים איך הם יוכלו להמשיך את הפעילות שלהם כי כל ההתקשרויות של משרד החינוך כרגע בהקפאה, וזו אכן סוגיה מאוד כואבת. הארגונים האלה באו והצטרפו למהלך הזה, ואני מעבירה לחברתי, ד"ר בת חן וינהבר, להציג את המהלך. תודה. צהרים טובים. אני אמשיך מהנקודה שיעל הפסיקה: יצאנו ל"קורונה סטודיו" מתוך הבנה שמה שקורה בקורונה הוא גם הזדמנות. בתוך בתי הספר קרו פעולות שחיכו להן הרבה שנים שיקרו במערכת הזאת. אני חושבת שחלוקה לכיתות קטנות או לקבוצות קטנות זה רק רכיב אחד בתוך התמונה המלאה. דברים ששנים מנסים לפרק אותם אבן אחרי אבן פתאום נפתחו. אמרנו בואו ניקח את כל הטוב הזה, את כל ההזדמנויות האלה ונהפוך אותן לבסיס של התכנון של איך צריך להיראות החינוך בשנים הבאות, כשהרעיון הוא לפתוח את ה-1 בספטמבר, עם קורונה או בלי קורונה, עם חינוך מתקדם יותר. חינוך מתקדם יותר, לפחות לטענת הגופים שהיו שותפים בתוך התהליך הזה בואו נעבור לגופים כי זאת חבורה מאוד מאוד גדולה של גופים. הנה רשימת הגופים, וזו רשימה חלקית. יש עוד אנשים שבאו באופן פרטי, אנשי חינוך גם מהשטח וגם מגופים שונים גופים שעוסקים בקידום חינוך בהרבה מאוד היבטים לאורך השנים התקבצו ביחד ודנו על בסיס פרקטיקות שקרו בשטח, על בסיס מה שאנשים עשו, מה כדאי לחלץ מזה? כי אם אפשר לעשות את זה בזמן קורונה, כשאין תקציב מיוחד ואין תנאים מיוחדים ואין כמעט כלום להיפך, יש שבר גדול אבל בכל זאת, צומחות פרקטיקות חדשות בואו ננסה להחזיק אותן ולשמר אותן. ראיתי שפסחת על שקף שהיה מעניין.

אז חלק גדול מהתלמידים בכלל הפסידו המון בכל השינוי שקרה. אני, כמי שמאוד מעסיק אותו העניין החברתי, דואג גם לריחוק הזה כי בבתי הספר הילדים רוכשים המון כלים חשובים ברמה החברתית. זה דברים שמדאיגים אותי. יש הרבה דאגות שצומחות בתוך המרחב הזה,

קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות לשתף כאן, בעשייה שלנו בבית הספר, ולקחת חלק בדיון החשוב הזה. אני מנהל בית ספר "שבילי רעות" במועצה האזורית

אלה שלושת הצירים שבחרנו להתמקד בהם.

יצרנו את השינוי?

הילדים מגיעים לא לבית ספר רגיל, עם כיתות רגילות, הם מגיעים לבית שבו יש מטבח ויש סלון ויש חדרי עבודה. הם עובדים בתוך המרחבים

יש לי מספר חברים מנהלי בתי ספר שבאמת מאוד מאוד מוטרדים, ותודה לך שהסבת את תשומת ליבנו שאפשר גם להיות מוטרד מהפרוצדורות של פתיחת שנה וגם להתעסק

כמה רעיונות טובים יש להם? תנו להם רק "כאלף פרחים יפרחו" ותראו מה יקרה פה, במערכת. אני נאלץ הרבה פעמים להסכים אתך. אתן מזהות את הגמישות והאוטונומיה כהזדמנות שצמחה מתוך

לומד, קורים דברים 24/7. כדאי מאוד מאוד לנצל את זה ולחבר כוחות נוספים ולייצר תהליכים משותפים, ובתהליך שעשינו יש גם המלצות מאוד קונקרטיות להרבה מאוד אפשרויות.

אין תשובת בית ספר ואף אחד לא מכתיב פה אבל יש מנעד אדיר של אפשרויות סביב העקרונות האלה שזוהו כעקרונות

לכן,

האוטונומיה והיזמות,

גם לתלמיד, גם למנהל שנמצא מאחורי המורה כל אלה אפשרו

אתה העלית נקודה משמעותית הגמישות פה היא חלק מאוד מאוד משמעותי.

אפשרנו לתלמידים ללמוד בבוקר או בערב, שיבחרו לאיזו קבוצה הם נכנסים.

מכאן אשמח בבקשה להיכנס לעזרה שאנחנו באים להציע היום, שהיא קצת יותר נוגעת לימי הקורונה אנחנו,

מאוד מאמינים לא רק בלהעלות את הבעיות ואת הדברים שצריכים לשפר אלא

אנחנו לוקחים את הכיתה הגדולה בזום או את הקפסולה

ממש למידה אישית שנותנת מענה לצרכים המאוד אישיים והמאוד ספציפיים של כל תלמיד, וכך אנחנו ממנפים כל תלמיד לפי הצרכים שלו ולפי היכולות שלו ולאן שהוא יכול

ואני יודע שיש לי תלמיד ביסודי שהוא רק צריך את הסיוע במתמטיקה, אז מין הסתם שאני אשבץ ביניהם ואני לא אעשה שיבוץ שרירותי שהוא מאוד אקראי. תוך כדי זה אנחנו יוצרים את החיבורים בין הילדים,

אפשר לעבור שקופית - - יש לנו עוד הרבה? אני רוצה לשמוע

אז קודם כל שלום לכולם, יושבת-ראש והועדה וחברי הכנסת.

בתקופת הקורונה, בגל הראשון, ניסיתי קצת להבין איזה הזדמנויות הקורונה מאפשרת לנו, והבנתי שכל מיני התנגדויות וחסמים של כל השחקנים במגרש החינוכי למעשה

אני מחפש מורה לכתיבה יוצרת או פילוסופיה,

שהזום מאפשר לנו ממש לשבור את קירות הכיתה ולנצל את המצב הזה ואת הפוטנציאל שלו. דוגמה

אז יש כבר כימיה ויש שם חוזה שונה מאשר כשהוא מקבל ב-1 בספטמבר את מערכת השעות

לפי מחברי הדוח, כדאי להתמקד בכמה מיומנויות כמו למשל ללמד את שפת השותפויות, דבר שהיום כמעט לא נוגעים בו. זו הזדמנות לטפח מיומנויות של ביטחון עצמי. הזדמנות לתת כלים לטפח יוזמות גמישות

כמובן שאת המודל שלנו תיקפנו מול ה-OECD, ואני חברה בצוות "20-30" ב-OECD, שחוקר ומתייחס להיערכות מערכות חינוך בעולם לעבר העתיד. גם

מה זה המושג הזה שנקרא בית ספר בניהול היברידי?

איך הוא מנהל תכניות מגירה בתרחישים שונים? אז גם בזה

כל זה משפיע בסוף על התלמיד בכיתה בישראל.

קשה להן מאוד להגיע מהר למטה ולהשפיע, כל העולם הולך לכיוון של יותר אוטונומיה לצוותים בשטח בדגמים

אני גם יודעת שהמצלמה ושאר הדברים נמצאים בצד שמאל וכולי. חבר'ה, הפכנו למומחים. רשמתי כאן כמה נקודות שחשוב שתדעו שעשינו אותם בזמן

את תהיי אחרונת הדוברים אלא אם כן יש עוד מישהו... יש תלמיד. תלמיד, אני מצטערת. אחריך יגיע תלמיד אז בואו נעשה את זה כמה דקות כי יש לנו עד

ויש עוד רבים שהם באמת באמת מצוינים

היכולת להפוך את זה למשהו שהוא

בשפה הדבר הזה - - - וגם הקורונה, אם החסמים האלה לא ידבקו, לא בהכרח תעשה את זה. אני רוצה לתת דוגמה עכשווית כי עלה פה גם בסקר שהצגתם בהתחלה,

הוועדה קוראת למשרד החינוך ללמוד את התכניות החדשות וליישם אותן ככל שניתן, בעיקר בעידן הקורונה, שלא מתכוונת לעזוב אותנו לפחות בטווח הקרוב וגם לא בשנה